אנחנו מחכים עדיין גם לעו"ד לילך שלום,

ולנועה מושייף ממשרד המשפטים, הבנתי שיש עומס בכניסה, אז אני מקווה שהם יגיעו במהרה.

תודה רבה, מכובדי היושב ראש. האמת שזה נושא מאוד